ועדת הפנים והגנת הסביבה מתכנסת שוב כדי לדון בהצעת צו רישוי עסקים (דחיית מועד לפרסום מפרטים אחידים), התשפ"א-2020. לכל מי שמצטרף אלינו בזום ומי שכאן, אני מזכירה שהתכנסנו אתמול, דנו בסוגיה הזאת, הבעתי את מורת רוחי מכך שעשר שנים אחרי שהחוק הזה עבר עדיין אנחנו נמצאים במצב שבו אין לנו מפרטים מפורטים ואנחנו מתבקשים ממש בדקה האחרונה להאריך ולתת עוד זמן למשרדי הבריאות והמשרד להגנת הסביבה זמן כדי, שוב, בעצם לבנות את המפרטים האלה שעדיין לא קיימים. אני שלחתי אתכם אתמול לעשות עבודה ולראות איפה אתם יכולים להציע לנו את המקומות שבהם אתם יכולים לצמצם. אנחנו קיבלנו הודעה ממשרד הפנים יחד עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות שלגבי שלושה עסקים

פשר לקצר את הזמן ושפרסום המפרט האחיד יהיה תוך ארבעה חודשים ולא חצי שנה. העסקים הם טיפול יופי וקוסמטיקה, שהוא גם במסלול מקוצר וככה אפשר יהיה להכניס אותו במסלול מקוצר, מכבסה, שגם זה במסלול מקוצר, וייצור רהיטים, שזה במסלול רגיל. אז אלה שלושת העסקים שלגביהם יש הסכמה. שלגביהם יש הסכמה של ארבעה חודשים במקום שישה חודשים שמבקש משרד הפנים.

אני רוצה לשאול את משרד הבריאות לגבי סעיפים

ו-4.2ג. בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר וכל הסיפור הזה של המשלוח, אלה דברים שהם מאוד מאוד רלוונטיים היום ואני מבינה שאתם כבר פרסמתם מפרט ב-2016 ושאתם טוענים שזה לא ממש לגמרי רלוונטי וצריך לפרסם שוב, אבל יחד עם זאת אני חושבת שיש שם תשתית מוכנה ואני חושבת שאתם צריכים לעשות שם מאמץ ולקצר את הזמן.

צהריים טובים, תודה רבה. אני רוצה לומר כמה דברים. קודם כל צריך לראות שבחצי השנה הזאת יש עשרה מפרטים לביצוע, צריך לזכור שמדובר ב-60 יום להערות ציבור ואחר כך צריך לדון בהערות הציבור. אז כאשר באים ואומרים בואו תקצרו את הזמן, נניח לארבעה חודשים, בעצם זה אומר שבתוך חודש צריך לפרסם את המפרט. אבל אני רואה שאתם פרסמתם להערות ציבור. אבל מה שפרסמנו להערות ציבור זה לא התחולה של המפרט שהוא קיים היום, נוסף נושא של משלוח, נוסף נושא של בית קפה. ואני אומר שוב, באותם ימים אתה במקביל צריך לעבוד על עוד שבעה מפרטים כדי להספיק לפרסם אותם. אבל למפרטים האחרים יש לכם יותר זמן. מה זה יותר זמן? יותר זמן זה כאילו אתה צריך עד סוף מרץ לפרסם את כולם, את כל העשרה כדי שיהיה חודשיים זמן ועוד איזה שהוא זמן לעשות אין פה חצי שנה לכתיבת המפרטים, יש פה בעצם בחצי שנה שלושה חודשים לכתיבת המפרטים.

אתה אחרי עשר שנים שהדבר הזה בצנרת, זה לא אתה מתחיל את זה היום. אתה לא מתחיל מנקודת האפס.

אפשר להתעלם מנושא המשאבים, כמו שבכל פעם הממשלה נוהגת להתעלם מזה. אני לא מתעלמת, אבל יחד עם זאת אני לא יכולה כאילו לקבל את זה. סליחה, מטרת חוק רישוי עסקים היא בסוף להגביל את הפעילות של העסקים ולהגן על הציבור מתקלות של העסקים. כרגע זה מה שעומד בעיניים שלי, למרות הכול. אני חושב שלבוא ולעשות זה לא משרת את מטרת החוק. אני ממש מבקש, מכיוון שאנחנו אוהבים לעשות עבודה שהעבודה תהיה גם איכותית ובסוף כאשר לוחצים יותר מדי כולם נפגעים מזה. כשהעבודה היא פחות איכותית אתמול התייחסה לזה, לא זוכר מאיגוד לשכות המסחר, או משהו כזה, ביושר, אני חושב שגם בחצי שנה, שזה אומר שלושה חודשים לכתוב את עשרה המפרטים, ואני לא אומר שאת כל העשרה אני צריך להתחיל מאפס, אני לא מטעה אתכם ולא כלום, זו משימה שאני לא חושב שיש פה מישהו שאי פעם עמד בה. ועכשיו אני אגיד מה הסיכון. הרי את אומרת לי 4.2ב, במסלול המקוצר זה בסביבות 21 יום או יותר, הרשות המקומית יכולה לרשות, ובמסלול הרגיל אחרי 30 יום היא יכולה לתת רישיון. אז זה ההבדל כרגע בין הדברים מכיוון שהיא לא חייבת ב-4.2ב לקבל את האישור של משרד הבריאות. ב-4.2ג זה מפרט לא כל כך נפוץ, אבל 4.2ב שהוא המפרט הכי נפוץ מבין בתי האוכל, כאילו שיש בו הכי הרבה עסקים, זה ההבדל. אז גם צריך כאילו בסוף, בסיכונים, במטרות של החוק והכול, צריך לראות את זה באיזה שהיא ראייה כוללת. ותאמיני לי, זה אתגר תפעולי סופר בעייתי בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, שכוח האדם שלנו גם חלקו עובד בתחום הקורונה. זו עבודה בלתי ישימה ובלתי אפשרית. אז אם אתם רוצים לחנוק אותנו עוד קצת, בסוף זה לא טוב. עמיר, אני מבינה את המצוקה, תודה. אני רוצה להעיר כמה הערות. זה נכון שהפרסום ב-2016 היה לפי סיווגים קצת אחרים, אבל בכל אופן החומר נמצא והסיווגים כולם היו קיימים. עכשיו קצת יש שינוי, העבירו חלק מהסיווגים לפריט כזה או אחר, אבל הדרישות המהותיות המקצועיות הן בכל אופן כן פורסמו ונמצאות ואני מניחה שגם התקבלו עליהן חלק מהערות הציבור, זאת אומרת יש עם מה לעבוד. בנושא של טיפולי היופי הסכמתם לארבעה חודשים למרות שעוד לא פרסמתם להערות הציבור, אז משהו שכבר פורסם בעבר ויש לגביו איזה שהיא תשתית, יכול להיות שסביר כן להחליט שמקצרים לגביו את הזמן. הערה נוספת, כמו שאתה אמרת, חצי שנה הנתונה כאן היא לכל עשרת המפרטים.

ככל הנראה תצטרכו לתעדף ולדון בחלק מהדברים קודם ובחלק מהדברים אחר כך. אז אנחנו אומרים, עסק שכמו שאתה אומר הוא כל כך נפוץ, הוא באמת מהעסקים הנפוצים ביותר, בואו תתעדפו את זה ראשון, תעשו את המהלכים לגביו קודם כדי שאפשר יהיה לצאת עם זה לדרך. לפחות לקצר קצת את הזמן. גברתי, ברשותך, אם אני יכול להעיר הערה קטנה.

בבקשה, תומר. אני חושב שמה שאמר מר יצחקי בסוף דבריו לגבי ציטוט, 'אם אתם רוצים לחנוק אותנו תעשו', זו אמירה שערורייתית שאסור לעבור עליה לסדר היום. הגורם שמפר את החוק כאן זה משרד הבריאות ולא להיפך, הוועדה עכשיו מנסה לרפא את הפגם שנפל בהתנהלותו של משרד הבריאות, ולא להיפך. אני מקבל את מה שאתה אומר ואני מתנצל.

אני אעשה סבב של רשויות דיבור ואני ממש מבקשת מכם שתהיו קצרים, אני לא הולכת לעשות מזה עכשיו סימפוזיון חדש, הקדשנו לזה זמן אתמול, יש לי עוד שני דיונים שאני צריכה להעביר היום ואני רוצה שאנחנו נתקדם עם הדבר הזה ונעביר אותו. תמר מירסקי, משרד הכלכלה. שלום, תודה רבה. ראשית, אני רוצה לציין שפרסום המפרטים חשוב במיוחד לעסקים קטנים שאמורים להצהיר עליהם והם לא מתפרסמים ואם הם לא ברורים אז כמובן שכל הרפורמה לא יכולה להתקדם. דבר שני, שמונה שנות ההיסטוריה של דחיות חוזרות ונשנות מלמדות אותנו שלא מדובר בזמן או בתקציב אלא בגישה ומה שצריך לעשות זה לשנות את הגישה. שנת הקורונה הקשה הזאת לימדה אותנו גם כמה דברים טובים ואחד מהם זה שיש יכולת למגזר ממשלתי לעשות דברים מאוד גדולים בזמן מאוד קצר לטובת הציבור. אני חושבת שהמפרטים צריכים לא להיות משימה שנדחית עכשיו בגלל הקורונה, להיפך, אנחנו צריכים פה לייצר סביבה רגולטורית טובה שתאפשר לעסקים לצמוח ולכן צריך ממש להעלות את זה לראש סדר העדיפויות ולהוציא את המפרטים כמה שיותר מהר כדי שהמשק שעכשיו צריך לצמוח יוכל לצמוח על בסיס סביבה רגולטורית תומכת. אז מה שאני מבקשת פה מהמשרדים, באמת להסתכל קדימה ולקחת את זה על עצמם ממש כמשימה מיידית ודחופה בתקופה הזאת.

מצטרפת לאמירה הזאת, בהחלט. אני גם חושבת שיש במשבר שאנחנו נמצאים בו גם אפשרות וזה דורש מאיתנו לעשות איזה שהוא שינוי בחשיבה שלנו. כמו שכולנו עברנו לעשות ועדות דרך זום ולעבוד בבית, גם ככה אפשר לחשוב איך נותנים על זה את הגז ופחות להיות עם הגב אל הקיר כמו חיה שנתפסה באור ולהתחיל לעשות את הדבר הזה. שי ברמן, איגוד המסעדות, בבקשה. כן, תודה רבה. תודה, גברתי יושבת הראש. הפרסה הזאת, שלא לומר הבושה, שנמשכת כבר עשר שנים, הגיע הזמן שהיא תיפסק. אני רוצה להפנות את תשומת ליבך, ואני מעריך שגם לירון יכולה לראות את זה, בכל הקשור למפרטים של מסעדות שפורסמו כבר בשנת 2015, קודם כל בניגוד למה שעמיר יצחקי אומר, הנושא של משלוחים מופיע שם בעמוד 36, זאת אומרת יש את העניין של המשלוחים, ההבדל היחידי זה הבדל של סמנטיקה, על זה ששינו מ-א ל-ב, זה קשקוש אחד גדול. אין צורך לעכב את המפרטים האלה, אפשר לפרסם את

עכשיו מדברים פה על הקשיים של משרד הבריאות. אני שמעתי אתמול את פרופ' גרוטו שאמר שהכסף הגיע, הכסף הגיע לצורך העניין הזה של המפרטים, הם השתמשו בו לצרכים אחרים וכולנו שמענו את זה. אני מבקש ממך, גברתי יושבת הראש, את אתמול עשית סוף בלילה לפארסה אחת, אני מבקש ממך שהיום תעשי סוף לדבר הזה שנמשך כבר עשר שנים, שהם רק רוצים לקבל דחייה. לא יקרה כלום בדחייה הזאת, האיום של עמיר יצחקי שאם לא יהיו מפרטים הדרגים בשטח יעשו מה שהם רוצים לא מפחידים אותנו, מצידנו שתהיה פה אנדרלמוסיה, גם ככה כשמדברים על משבר הקורונה, אז בואי אני אגיד לך את הצד שלנו, אנחנו נכנסנו למשבר הזה 14,000 עסקים, 6,000 עסקים מהם לא יחזרו לפעול. אנחנו מקווים שלקראת מרץ אפריל המשק יתחיל לחזור לעצמו ואולי ייכנסו סאקרים חדשים, סליחה על הביטוי, שיפעילו פה מסעדות. צריך לתת להם לקבל רישיון עסק במציאות הזאת. אי אפשר לדחות את הדבר הזה אפילו לא יום אחד, לא מגיע להם, שימשיכו לריב, משרד הבריאות ומשרד האוצר והמשרד לאיכות הסביבה, זה לא מעניין אותנו. מספיק עם הדבר הזה, אני מאוד מקווה שתמשיכי עם הדרך שלך בלילה, מה שעשית בלילה, ותעשי לדבר הזה סוף. תודה רבה. תודה רבה, שי ברמן, שמענו את הדברים והם נכנסו ללב. עמיחי ממשרד ראש הממשלה, בבקשה. צהריים טובים. אתמול היה לי ויכוח ארוך עם חבריי פה בממשלה, בעיקר משרד הבריאות, אבל אני, בוא נגיד לא בשמחה, יכול לבלוע את מה שמוצע ואני רוצה להגיד על זה שני דברים.

המשרד להגנת הסביבה, קל לי לקבל אפילו בלב שלם את מה שהם מציעים כי המשרד להגנת הסביבה פרסם מפרטים וזה די ברור לי שהוא יסיים את העבודה בלוחות הזמנים הללו. לעומת זאת משרד הבריאות לא פרסם את המפרטים, אני בקלות רואה, זה התרחיש הסביר, שהם יגיעו לכאן עוד פעם עם כל מיני סיפורים כי הם אפילו לא עשו טיוטה. לכן אני הייתי רוצה להוסיף לתקנות, אני לא בטוח אם זה אפשרי משפטית, אבל אני רוצה שתהיה התחייבות ברורה כלפי הוועדה שטיוטות המפרטים, לכל המאוחר הטיוטות שלהם לפי חוק מתפרסמות תוך חודשיים, זה תנאי להארכה, אחרת אין טעם להאריך עוד פעם ועוד פעם כל עוד לא מתקדמים. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי עניין האנדרלמוסיה, אני עשיתי איזה שהיא בדיקה, מן הסתם לא סופית, אבל אני רוצה לומר אמירה שלהבנתי היא מכסה 90%-80% מהאירוע, גם אם לא מאריכים לפחות למשרד הבריאות את המפרטים לא יהיה ואקום, יש תקנות רישוי עסקים, תקנות פקודת העם, יש הרבה מסמכים נורמטיביים מחייבים את בעל העסק בתוך רישיון העסק, יהיה למשרד הבריאות איך לאכוף דרישות על מסעדות, על אחסון מזון ועל הרבה מאוד דברים, גם בלי שיהיה מפרט, כי יש חובה נורמטיבית קיימת. זאת אומרת הדיפולט הזה שאו שנעשה את זה או שלא יהיה כלום הוא פשוט תמונה שלהבנתי היא לא נכונה. יותר מזה, מכיוון שיש את כל הדברים האלה, טיוטה של מפרט תוך חודשיים. אז אלה שני הדברים שלי, אחת זה בקשה, אני מבקש שתהיה אמירה ברורה, התחייבות לפרסום תוך חודשיים והדבר השני, בואו פחות ניבהל מהדיפולט, יש דיפולט בחוק והוא לא מייצר ואקום.

נפתלי קאייקוב, מרכז השלטון המקומי. שלום לכולם. אנחנו נמצאים בשטח, כבוד היושבת ראש, והמצב בשטח הוא קשה מאוד, אנחנו גם מטפלים בתו הסגול ורואים את העסקים שנמצאים סגורים, שאין להם שום אופק בהיבטים האלה בגלל כל נושא הקורונה ואני באמת לא רוצה לעשות פה למשרד הבריאות, כי עמיר יצחקי עושה עבודה טובה במישור שלו, ואכן הובטחו לו תקנים, אבל זה מאבק אחר, התקנים זה מאבק אחר, כרגע צריך לצמצם ככל היותר את הזמן כדי שהעסקים האלה יקבלו את המסלולים. המסלולים האלה הם מסלולים שחשובים לעבודה השוטפת, בלי המסלולים האלה הרפורמה הזאת בחלקים החשובים שלה נעלמת.

בוועדה שאת נמצאת בה, כשאיתן גינזבורג ניהל את הדיונים, הצלחנו להגיע להרבה תובנות טובות וחשובות לעסקים, אבל בלי המסלולים אין פה התקדמות. יש פה בעיה מאוד מאוד קשה שהשטח צועק הצילו, צועק הצילו, יש פה בעיה מאוד מאוד קשה, מצד שני גם אין מספיק אנשים לעשות את העבודה, אבל אני אומר שזה מאבק אחר, זה דיון אחר ואנחנו נגיע לזה. אני בטוח שבמאמץ נגיע לזה, אבל העניין המקצועי כרגע זה עסקים שאין להם מזור, אין להם אפילו רגע אחד של חסד.

אני מכוון למה שעמיחי פישר אמר, בואו נקצוב את זה בזמן מינימלי ואין יותר ארכות. אנחנו יודעים מה יקרה, יהיה פה עכשיו עוד דיון בכנסת, הכנסת מתפזרת ואנחנו נחזור עוד פעם לריטואל. אני מזכיר לכם, אנחנו עם הסיפור של הרפורמה שמתגלגלת מ-2010. היו כמה רפורמות ברישוי עסקים, זו לא הרפורמה הראשונה, 2010,

זה כמו סופרמן, סופרמן 1, סופרמן 2, אתה לא יודע כבר מה, אתה כבר שכחת מה היה קודם, אנה אנחנו באים? אנחנו נמצאים פה במדרון חלקלק, יש פה עסקים שנמצאים והם באים אלינו לרשויות, אנחנו החוק, אנחנו אלה שמטפלים בהם בשטח, יחד כמובן עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, אבל אצלנו מתחילה הבקשה ואצלנו מסתיים הרישיון ובפועל אתה רואה עסקים שאין להם מה לאכול. את בטח יודעת כמה גדלו העמותות שתורמות לעסקים, כמה המצב שלהם נורא קשה, אנחנו מנסים באמת בכלים מעשיים כדי לייצר להם תוצאה, אבל אי ודאות לעסקים זה החטא הכי גדול. עכשיו, אני לא מסכים לסיכול הזה על בן אדם,

הוא עושה עבודה מצוינת, הוא מלווה אותנו בתו הסגול, הוא מלווה אותנו ברפורמה, הכול בסדר,

זה בסדר,

כוועדת הפנים והסביבה, כמפקחת פרלמנטרית על עבודת הממשלה, הגיע הזמן להקים צעקה ולהגיד שיש פה בעיה, הבטיחו דברים ולא קיימו. אז להגיד זה דבר חשוב, זה בסדר, אבל אני אומר לך בסיפא של הדברים שלי, צריך להפריד את המאבק על כוח האדם שמבצע את העבודה ועושה את הפעולות לנושא המקצועי שבו צריך להגיד רבותיי,

תוך חודש, קוצבים את זה בזמן וכולם צריכים להביא את המפרטים ולסגור עניין. זו דעת השלטון המקומי. תודה רבה. רוני סורקיס, אני מתנצלת, אתה דיברת אתמול, אלא אם כן יש באמת משהו,

כבר נתת אתמול את הצד שלך. אני מתנצלת, אנחנו פשוט פה במרתון של דיונים, יש הרבה דברים שאני חייבת להספיק עוד היום. אז אני אגיד את זה בקצרה. חוק ההגנה על בריאות הציבור שחוקק ב-2015 קבע בעצם והחיל את החוק על כל הצ'טלך ועל כל החוזרים ועל כל ההנחיות שמשרד הבריאות הוציא במשך השנים שהוצאו וחלק מהטענות ללא סמכות. בתוך ההנחיות האלה, שיש להן תוקף חוקי, וזה כל מה שמנחה אותנו היום, ישנן סתירות ואותן סתירות לא מאפשרות לנו לקבל רישיונות עסק.

או שיהיו תקנות לחוק ההגנה על בריאות הציבור או שהמפרטים ייצאו מהר מאוד אחרת עסקים היום במדינת ישראל נמצאים במצב לא שהם לא יכולים לקבל רישיון חדש, הם לא יכולים בעקבות המעשים שנעשו לחדש רישיונות. במידה שזה לא ייפתר ישנם הרבה עסקים שנמצאים היום במדינת ישראל בחשיפה.

טוב.

זה מסוג הרגעים שאני חייבת להודות שאני מרגישה מאוד מאוד מתוסכלת, כי באמת אני כל כך מבינה על מה אתם מדברים ואני כל כך כועסת, באמת אני כועסת שהגענו למצב הזה ואני חושבת שבצוק העיתים ועם כל מה שהעסקים עוברים בשנה האחרונה, גם העובדה שאנחנו פה לא יכולים אפילו לתת להם את ההקלה המינימלית זה מתסכל אותי ברמות שקשה לי לתאר. אני חושבת שמה שהוצע פה על ידי משרד ראש הממשלה הוא חשוב. לגבי ההתחייבות? כן, לגבי ההתחייבות, שהם יפרסמו תוך חודשיים. את ההתחייבות אי אפשר להוסיף בצו כי הצו מדבר על דחיית המועדים. אני לא כל כך מבינה את הדרישה, הדרישה היא שהממשלה תתחייב אז תתחייבו.

הם רוצים שמשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה יתחייבו. אז אוקיי, משרד הבריאות מוכן להתחייב פה לפרוטוקול על פרסום?

אנחנו חייבים לשים פה איזה שהוא סד של זמן בצורה יותר - - - או משרד הפנים? אולי יכול משרד ראש הממשלה להורות למשרד הבריאות להוציא התחייבות? אני מבקש להתייחס. יש פה הסכמה של כולם,

לתקופת משרד הבריאות, אני לפחות אדבר מבחינת עובדות. עמיחי, לבתי אוכל יש תקנות, אבל לבתי מלון אין תקנות, למרכולים אין תקנות, ולכן - - - בסדר, מרכולים ומלונות לא ביקשנו מכם לקצר לארבעה חודשים. זה לא שם, אנחנו מדברים על בית קפה,

ואחרים, 4.2ב ו-4.2ג, המקוצר כבר. אני רוצה להסביר. אם אתם אומרים שאתם רוצים ארבעה חודשים ל-4.2ב ו-4.2ג, הרי המפרטים צריכים להיות מפורסמים, אם חודשיים, אז זה לא עומד בארבעה חודשים, התהליך הוא שאתה מפרסם, יש חודשיים להערות ציבור ואחר כך אתה צריך לתקן את זה. זאת אומרת שאם את הולכת מארבעה חודשים אחורה נשאר חודש לכתיבת המפרטים האלה.

כשיש לי עוד שמונה מפרטים שצריך לכתוב אותם גם במקביל, וגם השישה מפרטים, הם צריכים להתפרסם בסוף מרץ. אני מחליטה. עם כל זה אנחנו נקצר את הזמן למה שאנחנו אמרנו,

נגריות, בריאות, טיפולי יופי וקוסמטיקה, ארבעה חודשים, יהיו גם סעיף 4.2ב מקוצר ו-4.2ג. ארבעה חודשים, לא יום יותר מזה. כל השאר חצי שנה, כמו שמשרד הפנים ביקש. תקריאי בבקשה את הצו. טיוטת רישוי עסקים (דחיית מועד לפרסום מפרטים אחידים), התשפ"א-2020 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48(ג) לחוק רישוי עסקים (תיקון מספר 34), התשע"ח-2018 (להלן- החוק), בהסכמת השרה להגנת הסביבה, השר לבטחון הפנים,

הרווחה והשירותים החברתיים, שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבריאות, לאחר המלצת ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ובאישור הכנסת, אני מצווה לאמור: דחיית מועד. 1. על אף האמור בסעיף 48(א)(1) לחוק, הודעה ברשומות על פרסום המפרטים האחידים כאמור באותו סעיף לגבי סוגי העסקים שמפרסם הסידורי בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013, הוא 1.4א, 4.2ב, 4.2ג, ו-10.16ב, פורסם עד יום י"ט באייר התשפ"א (1 במאי 2021); לגבי סוגי העסקים שמספרם הסידורי כאמור הוא 3.2א, 4.6ג, 4.6ד, 4.7ב, 4.7ג, 7.1א, 7.4א ו-7.8א, עד יום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021). אוקיי. אנחנו מעבירים את 4.2ב ו-4.2ג לעסקים שמתפרסמים עד ה-1 במאי.

אני עושה על זה הצבעה.

אין מתנגדים, אין נמנעים.

אני מודיעה שהצו התקבל. ההמלצה של ועדת הפנים וזה עובר לאישור המליאה, שהיא צריכה לאשר למשרדים. כן, אני מקווה שזה יקרה עוד היום. תודה רבה לכולם, ושוב, צר לי שכך הדברים מתנהלים,

שבעתיד יהיה טוב יותר. אני נועלת את הישיבה הזאת. הישיבה